בוקר טוב לכולם, היום 28 ביוני 2022 - כ"ט בסיון התשפ"ב,

נציגי הקבלנים, בבקשה, ואחר כך עורכי הדין. החוק בנוסחו הנוכחי, וזה ברור לכולם, מלא בחורים ובבעיות. מתקיימות פה, לשמחתי, שיחות מאוד משמעותיות מחוץ לחדר הוועדה, כשאני שומע מכולם שברור שההצעה הזאת כפי שמובאת כאן לא תביא למטרה שיוזמי התיקון חפצו בה. מה בטוח לא יקרה? ההצעה לא תעזור בצינון שוק הדיור הרותח. אנחנו, הקבלנים, היינו צריכים להיות מחוץ לחדר ולתת לממשלה ולכנסת להמשיך לעשות כמעט את כל הטעויות האפשרויות. זאת לא המשמרת הראשונה שעושים בה את כל הטעויות בכל הנוגע לשוק הדיור, אנחנו רואים את זה כבר 15 שנים. אנחנו מצביעים פעם אחר פעם על הפתרונות הנכונים, כולל על העיוותים שאתם מנסים לתקן בחוק הזה. לצד ההבנה והאמפתיה בשיח הענייני שמתקיים מחוץ לחדר הוועדה, אנחנו עדיין נתקלים בקושי של להגיע לעיקר. החוק לא יגרום לצינון שוק הדיור, הוא רק יתרום לליבוי עליות המחירים. לכולם ברור, וזה עלה גם בדיון אתמול, שככל שההצעה כמות שהיא תתקבל בנושא ההצמדה, כך הסיכון יוטל בחזרה על רוכשי הדירה, וזאת הערכה גם של המשפטנים, גם של הכלכלנים וגם של ההדיוטות. בצד של הממשלה אומרים לי: אתם צודקים, אבל לפחות הזוגות הצעירים ידעו כמה עולה להם הדירה כולל ההצמדה. במסגרת השקיפות והוודאות בואו נגיד לזוגות

הצעירים? ברור שזה מגולגל. נכון. אם רוצים לפתור את הסוגיה, בואו נחשוב איך פותרים אותה. הבעיה שפה לא מביאים את הפתרונות האמיתיים. צריך לומר את האמת לציבור, לאלה שאנחנו רוצים לדאוג להם. אמר פה נשיא התאחדות הקבלנים בדיון הראשון שהקבלנים הם לא נגד רוכשי דירות. אני התקוממתי גם על האמירות של היועצת המשפטית של משרד השיכון, עם כל הכבוד, שחוזרת פעם אחר פעם על האמירה שהקבלנים נהנים ובכוונה לא מוסרים דירות.

מוחה בתוקף על כל ניסיון להציב את הקבלנים בעימות מול רוכשי הדירות. נהפוך הוא אנחנו כבר שנתיים מנהלים קמפיין ציבורי כדי לצנן את שוק הדיור, אנחנו מגלים עמדה ממלכתית אחראית ביותר. הקבלנים, לכאורה, היו צריכים לשבת בחוץ ולתת לשוק ולמחירים, אם זאת הגישה שלכם, להמשיך ולעלות למעלה, אבל הקבלנים מגלים אחריות ומביאים הצעות מאוד קונקרטיות, כולל איך לפתור את הבעיה הנוכחית בנושא ההצמדות. אומרים לי שהתיקון של נושא האיחורים במסירה יביא ודאות לקונים, ודאות במועדי המסירה. אמר פה פרופסור זמיר דברים נחרצים בעניין הזה, אבל אני רוצה להציג לכם עוד זווית ראייה מעניינת. מה יעשו הקבלנים אם תטילו עליהם את האחריות המוחלטת עם קנסות דרקוניים בגין איחורים במסירה? הם יכתבו בחוזה מועד מסירה הכי רחוק שאפשר. אם זמן הבנייה היום של דירה ממוצעת הוא כ-31 חודשים, כאשר עוד חצי שנה היא יושבת ריקה עד שהרשויות נותנות לקבלנים טופס 4, הקבלן היום יכתוב 50 חודשים. זה ייתן ודאות לאיזה הוא קונה?

מה כתוב בעוד סעיף? שאפשר להקדים את מועד המסירה בהתראה מראש של חודשיים-שלושה. יכתבו בחוזים 50 חודשים, 60 חודשים כדי לא להיתפס כמי שאיחרו במועד הנקוב, ואז שלושה חודשים לפני המועד האמיתי כשסוף סוף כל הרשויות יגמרו את הבירוקרטיה, יודיע הקבלן: אדוני, אנא בוא לקבל את הדירה שלך. איפה זה יתפוס את הזוג הצעיר? אולי עם חוזה שכירות, אולי עם דירה שהוא צריך לפנות מהרגע להרגע, אולי עם משכנתה שהוא צריך להתארגן אליה. זה ייתן לו ודאות? להיפך, זה חוסר ודאות, זה עלויות נוספות. לכולם ברור שזאת תהיה התוצאה. ברור לכולם שלקבלן היום אין שליטה על מועד המסירה של הדירה. אדוני היושב-ראש, ההנחה שלך שביטאת אתמול על כך שהקבלן חזק מול הרשויות אל מול הממשלה - לא כך הוא. אמרתי שהוא יותר חזק. זה הזמן לעשות את השינוי, לא לשלוח עוד פעם את הקבלן להיאבק בכל הגופים הרגולטורים האלה. אחרי שנגמרים פה הדיונים אנחנו חוזרים להיות אזרחים במדינה. אתם יודעים כמה זה בלתי אפשרי, שאין עם מי לדבר. גם לידידיי שיושבים פה מכיבוי אש ומחברת חשמל יש את הקשיים האובייקטיבים שלהם אין כוח אדם, שביתות, השבתות. אם אתה רוצה לבנות היום 80,000 דירות או 100,000 דירות, הגופים האלה לא ערוכים בכלל לבדוק כזאת כמות של דירות. ברור לכולם שאי אפשר להגיע ליעד הזה. אתם "הורגים"

הקבלן, אתם יודעים שאין סיכוי שהוא יעמוד בזה. אני מעריך מאוד את שר השיכון, את המנכ"ל ואת הפקידות הבכירה,

אבל הם כותבים בחוזים ובמכרזים שלהם נתונים שהם יודעים שאין לקבלנים סיכוי לעמוד בהם. מה אנחנו עושים פה? על מי אנחנו עובדים? את מה אנחנו מנסים לסדר? אמר חבר הכנסת סמוטריץ' באחד הדיונים האחרונים בעניין שאם נשים מכשול בפני עיוור השוק ימצא את הדרך לאכוף את זה. אביעד, כעסת עלינו שאנחנו אומרים שנלך לבתי המשפט, אבל אלה חלק מהאמצעים שיש במדינה דמוקרטית כדי